בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום חמישי, ג' בתשרי, התשפ"ב, 9 בספטמבר 2021. לפני שאני מתחיל את הישיבה